הטמונות ביבוא אישי של צעצועים ומוצרי תינוקות. אני רוצה כבר בפתח דבריי לומר, אנחנו לא נגד יבוא, הדיון הזה לא עוסק ביבוא של צעצועים או בכלל של מוצרים, כן או לא.

אני שייכת גם לאסכולה וגם למפלגה, במיוחד העומד בראשה, שכן מפחיתים מכסים ופותחים יבוא כחלק ממלחמה ביוקר המחיה. הנושא סביב השולחן היום הוא בעצם העלאה למודעות בקרב הצרכנים לגבי מוצרים שהם מזמינים דרך האינטרנט, בדיוק באותה מידה שאנחנו נרצה להעלות למודעות את הנושא של קניית מוצרים שונים ומגוונים, גם כאן בתוך תחומי המדינה. אנחנו יודעים שגם באינטרנט, לטוב ולרע, אנחנו נוכל למצוא מוצרים שהם עומדים בתווי תקן, אפילו תווי תקן מחמירים, ולצדם מוצרים שהם מאוד מאוד מסוכנים לשימוש. לא מזמן עלה תחקיר טלוויזיוני שהראה והמחיש את זה, גם ברמת האיכות וגם ברמת המחיר, ולכן אנחנו יודעים שיש גם מזה וגם מזה והרעיון בדיון הוא להעלות את כל הסוגיה הזו למודעות הצרכנים. אנחנו נפתח עם חיים עוז, סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר. בבקשה, חיים. תודה רבה, גברתי. הדיון הזה הוא דיון מאוד חשוב, כפי שציינת, להביא למודעות של הציבור ובראש ובראשונה של היושבים פה, גם נציגי הממשלה, לסכנות שביבוא האישי. אנחנו באים גם מהכובע של לבוא ולציין שאנחנו מאוד מודאגים. אני מודאג ואני חושב שכל אחד מהיושבים פה בשולחן צריך להיות מודאג מהתופעה שקיימת. אנחנו מצטרפים לקריאה שלך, שאיגוד לשכות המסחר איננו נגד יבוא אישי. אנחנו בעד יבוא אישי, שכל אחד יביא מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, אנחנו רק מדברים על מידתיות ועל ערנות הציבור. איך מביאים לערנות הציבור? אני מקווה שהוועדה הזו גם תגיע לזה. אני מודאג מכך שהיבוא האישי הפך להיות לטרפת קניות במדינה. זה בסדר, זה בכל העולם - - - יש טרפת גם לא ביבוא האישי, יש טרפת גם בחנויות בכלל. אנחנו לא עוסקים עכשיו בהרגלים הצרכניים של התושבים והאזרחים. בוודאי שלא, אני רק רוצה לציין עובדה שכמובן כשאנחנו מדברים על רוב, בהערכה של 2018, זה של כ-80 מיליון חבילות ביבוא אישי כאשר כ-38% מהחבילות האלה מכילות צעצועים ומוצרי תינוקות, חלק ממוצרי התינוקות והצעצועים הם בהחלט איכותיים, אבל המדינה למעשה איבדה שליטה על כל נושא היבוא האישי. בכמויות כאלה שהמדינה לא שיערה שזה יגיע לכך, כפי שהיה בשנים הקודמות, שכל שנה אנחנו גדלים בכמעט מיליון ומיליון וחצי חבילות, המדינה איבדה שליטה. כל מוצרי היבוא האישי שנמצאים בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר, ביבוא מסחרי הם נבדקים בבדיקות מאוד מחמירות, ביבוא אישי הם פטורים לחלוטין מהצורך לעבור בדיקות. זה לא שהם פטורים מבדיקות, אלא מהצורך בכלל לעבור בדיקות. כמות מדהימה של ציוד שההורים לא מודעים. ההורים קונים מוצר, הם חושבים שזה תקין, לפעמים הילדים בגילאים כאלה ואחרים עם הכרטיס של ההורים מזמינים וחושבים שזה תקין. אני תיכף אציג פה כמה וכמה מוצרים שהם מאוד מאוד מסוכנים, שלא עברו בדיקות תקינה, כולם פסולים לחלוטין, לא מציע לאף אחד פה לקחת משהו לילדים שלו או לנכדים, לחלוטין,

והמדינה, הממשלה יותר נכון, התנערה מאחריות ומטילה את כל האחריות על ההורים. ביבוא האישי היא אומרת,

תהיה אחראי.

יכול להיות שזה גם נכון, אבל כשמדברים בשני קולות, מצד אחד המדינה מעודדת את היבוא האישי במאבק ביוקר המחיה, אנחנו יודעים שבחו"ל יותר זול, יותר זול מסיבות שונות ומשונות, אמרת שלא ניכנס לעניינים המסחריים והכלכליים, רק בענייני בריאות ובטיחות - - - אני גם מפאת הכבוד לא עוצרת אותך, למרות שאתה ממש לא בנושא הדיון, אבל אני אתן לך לסיים את דבריך ואני אעשה שוב סדר

יושב פה גם מאיר קלוגהפט, שניהל איתי את השיח, הוא יודע היטב למה אנחנו יושבים כאן סביב השולחן ואנחנו נתכנס בחזרה מיד לנושא שלנו. גברתי יושבת הראש, אני אתמקד בדיוק לנושא הזה. מאחר שהממשלה באמת מדברת פה בשני קולות, מצד אחד היא מעודדת את היבוא האישי, על מנת להילחם ביוקר המחיה, מאידך היא יוצאת

להזהיר את הציבור מהסכנות שטמונות בזה, אלא שהציבור לא יכול לדעת מה מסוכן מבחינת ההרכב הכימי של מוצר. הוא יודע מה ההרכב הכימי של מוצר?

תוכל להביא לי ברווז אחד? רק בשביל הפרוטוקול, לא להזכיר שמות של חברות וכאלה, לא לטוב ולא לרע, פשוט אסור לנו מבחינת - - - בוודאי, קיבלנו כבר את האזהרה הזו. הורה שרואה ברווז כזה תמים ונחמד, שכל הורה נותן לילדיו, לנכדיו, משחק באמבטיה וכך הלאה, הוא לא יודע מה הסכנות שיש בזה. בברווז הזה יש כמות פתלטים, חומרים כימיים, ברמה מאוד מאוד מסוכנת. אנשי המקצוע יסבירו מה זה הפתלטים, אבל אלה חומרים מאוד מסוכנים.

בברווז כזה נשלפים מוצרים קטנים עגולים, צפצפה, והצפצפה הזו גורמת לחנק. גברתי היושבת ראש, בכל שנה, בשנתיים האחרונות, תשעה ילדים מתים בישראל מחנק,

זה מצער מאוד לשמוע שחומר כזה קטן, יש פה דוגמאות וכתבות בעיתונות בנושא הזה, זה גורם לחנק, זה גורם למוות,

ויש עוד דברים רבים כאן. מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים שכל המוצרים ביבוא אישי צריכים להיבדק כמו ביבוא המסחרי, אבל אנחנו סבורים שצריך למצוא איזה שהוא מנגנון שיגן על הילדים, שיגן על ההורים, אנחנו לא רוצים שאף ילד ייפגע מזה. אנחנו חושבים שהמנגנונים שהממשלה מצאה ביבוא המסחרי בבדיקות כדי להגן על הילדים בבטיחות ובבריאות המוצר צריכים להיות איזה שהם מנגנונים קצת יותר מקלים ברמת חומרה כזו או אחרת, לפי המסוכנות של הצעצועים ומוצרי התינוקות, שיהיו בידי ההורים ולא איזה שהיא אזהרה. ברשותך, אני רק אדגים משהו. אם אנחנו לוקחים מוצרים מאוד פשוטים, לא רק בילדים, אלא ילדים עד גיל 14-13, יש ילדים שהתעוורו מסמן לייזר כזה. סמן הלייזר הזה, שאין לו שום סימון, לא יודעים מאיפה הוא, אין שום סימון של סכנות עליו, הוא גורם לעיוורון.

ואם אנחנו מדברים על המוצר שבאופן מסחרי כללי נקרא סליים, שהוא מכיל כמות כימיקלים שגורמת במקרים - - - יש לי מפעל כזה בבית. אני לא יודעת מאיפה קנית את זה. הבת שלי עושה. המוצר הזה שאני מחזיק, המוצר הזה הוא רעיל, ואם ילד חס וחלילה ובדרך כלל ילדים קטנים מנסים לטעום בפה, אם החומר הזה נכנס לפיו זה מסוכן מאוד, גורם למחלות רבות. ד"ר רות ממכון התקנים אולי תוכל להרחיב מה הסכנות בחומר כזה.

או אפילו בקבוק של תינוק. בקבוק של תינוק שמכיל חומרים מאוד רעילים, הן הפטמה שלו והן הפלסטיק שלו, פתלטים בכמות מאוד מדהימה. ודבר אחרון שאני אדגים, בובה מאוד נחמדה, מתאימה אפילו לתקופה הזו, היא פשוט נפרמת בקלות. ילד עם השיניים או עם הידיים,

פורם את זה והחומר הזה פשוט גורם לו לחנק. חלק מהמוצרים פה יובאו ביבוא